אני שמחה לפתוח ישיבה נוספת של ועדת הפנים והגנת הסביבה. היום נתחיל להקים ועדות משנה בוועדת הפנים והגנת הסביבה. על בסיס סעיף 109(א) לתקנון הכנסת אני מבקשת היום שנצביע על הקמת ועדה משנה לשיפור מצבה של האוכלוסייה הבדואית בדרום. הסמכויות של הוועדה יהיו קיום דיונים בנושא ההיבטים התכנוניים הנוגעים לישובים הבדואים בנגב, לרבות טיפול בישובים הבדואים הלא מוכרים, ובסוגיות מוניציפליות של הישובים הבדואים בנגב.

שאני רואה חשיבות לאומית גדול מאוד בטיפול בו ויותר מכך במעקב אחרי מה שנעשה ברשויות בסוגיות האלה, בממשלה ובכלל. כפי שאתם יודעים, העומס על הוועדה שלנו גדול מאוד, ולכן מצאתי לנכון שנושא חשוב זה יטופל בוועדת משנה שתוכל להיכנס לנושא הזה בצורה מעמיקה, ונראה לי אך טבעי שמי שיעמוד בראשה הוא נציגה של האוכלוסייה הבדואית בדרום כאן בכנסת - חבר הכנסת סעיד אלחרומי. הרכב ועדת המשנה יהיה כדלקמן: סעיד אלחרומי, יו״ר, חברי הכנסת רם בן ברק, סונדוס סאלח, ג'אבר עסאקלה, איתן גינזבורג, משה ארבל, אתי עטיה, מיכל שיר וחבר כנסת מיהדות התורה לכשיבחר כי כרגע, בגלל שברוכי יצא, אנחנו לא בטוחים, מי מחליף אותו כאן בוועדה. זה ההרכב המוצע. נצביע. מי בעד הקמת ועדת המשנה? הצבעה בעד הקמת ועדת המשנה פה אחד הקמת ועדת המשנה אושרה. 6 בעד, פה אחד. אם כך הוכרע בזאת שאנו מקימים את ועדת המשנה בראשות חבר הכנסת סעיד אלחרומי. בבקשה, אדוני היושב-ראש. תודה, גברתי היושבת-ראש. אני חושב שזה צעד מאוד חשוב לאוכלוסייה הבדואית, לאוכלוסייה הערבית בנגב. זו האוכלוסייה הכי חלשה במדינה מכל הבחינות, ודאי בנושאים מאוד ספציפיים של פיתוח תשתיות, נושאים מוניציפליים. צדקת כשאמרת שהנושאים הללו מחייבים טיפול פרטני. לכן אנו נטפל בסוגיות האלה. נעשה זאת בתיאום ובשיתוף פעולה עם כל החברים. אני מודה לכל חבריי שנמצאים פה ושהצביעו. אני חושב שנקדם ולא במעט את האוכלוסייה הזו, כפי שמתחייב. רשויות המדינה גם עושות את מה שהן עושות אינטנסיבית אבל פיקוח פרלמנטרי ועבודה פרלמנטרית אינטנסיבית רק תשפר את מצבה של האוכלוסייה. אז שוב תודה גברתי היושבת-ראש ולכל החברים. בבקשה, אוסאמה סעדי. בוקר טוב. אני חושב שזהו בוקר טוב

הערבית. אני חושב שזהו רגע מכונן בעניין האוכלוסייה הבדואית בדרום, להקים ועדה מיוחדת לטיפול בכל הבעיות. ומה אין בעיות? לא חסרות בעיות, גם תכנוניות, גם מוניציפליות, גם חברתיות,

אבטלה וכל זה, ובמיוחד ההדגשים על הכפרים הבלתי מוכרים יותר מ-35 כפרים בלתי מוכרים. אין אזור שהוא מוקד ומצריך הקמת ועדה מיוחדת, ואין ראוי מאשר חברנו סעיד אלחרומי לעמוד בראש הוועדה הזאת. מברוק, סעיד. תפשיל שרוולים, ויאללה לעבודה.

חבר הכנסת ווליד טאהא. תודה רבה, היושבת בראש, על היוזמה. מברוק לסעיד שייצג את הנגב בצורה הכי אמינה ומקצועית. האוכלוסייה הערבית בנגב סובלת מזה עשרות שנים מהמון קשיים בכל התחומים גם בישובים בלתי מוכרים. גם קשיים של חינוך, ריכוזים של מחנות חינוך - יש בנגב, תרתי משמע, וצריך לטפל בהם. בעיות של תכנון, בעיות של קרקעות, בתחומים רבים, וטוב שהוועדה הדגישה את הנושא הזה, וטוב שיש עכשיו כתובת לטיפול בנושאים האלה. שאפו ליושבת בראש וגם ליושב-ראש החדש.

חבר הכנסת רם בן ברק. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אני מברך על הקמת ועדת המשנה. אני חושב שזו ועדה מאוד חשובה. יש להכיר בעובדה שהחברה הערבית בכלל והבדואית בפרט סובלות מהזנחה במשך שנים רבות. הגיע הזמן שיטפלו בהם בצורה נאותה ויקדמו את החברות האלה. אני שמח מאוד על הקמת הוועדה, ושמח להיות חבר בה. יש הרבה מה לעשות, ונירתם למשימה.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. תודה רבה. מברוק, סעיד, למרות שזה יותר משימה ועבודה קשה מאשר דברים שאפשר לברך. אני מקווה שנצליח לברך אותך על הישגים שתצליח להביא בוועדה, אבל אני באמת רוצה להודות ליושבת-ראש הוועדה על זה שנתנה את המקום והחשיבות לתת לנושא הזה את האפשרות שמישהו יטפל בו לעומק. אני שומעת מילה: הזנחה. אני חייבת לומר: זו לא הזנחה. זו מדיניות מפלה מאוד ברורה בין האזרחים הערבים הבדואים בנגב, והגיע הזמן לעשות

ולו בזה - לתת לשולחן הזה לקבל עליו את כל הנושאים הכרוכים בעניין האזרחים הערבים הבדואים בנגב. תודה. אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת אלחרומי קודם כל, הצלחה רבה בתפקיד, ואני אומרת לך מכאן, מתפקידי כיושבת-ראש ועדת הפנים, שאני אתן לך כל הסיוע שרק תזדקק לו, אם זה בזמנים לקיים דיונים ואם בכל מה שתצטרך. אם יהיו סיורים תזמין אותי אתה יודע שאני תמיד אשמח ורוצה לראות את הדברים בשטח. יש בפניך אתגר מאוד גדול, כי אני יודעת עד כמה המצוקה גדולה ועד כמה יש מה לתקן ולעשות. ברכת הצלחה גדולה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 09:00.